אני שמחה לפתוח את וועדת הקנאביס של הכנסת לדיון נוסף.

אתגרי הרופאים בטיפול בקנאביס הרפואי. היום כינסנו את הדיון לנושא ספציפי, וזה הנושא של הרופאים. המטרה שלנו היא ללמוד איזה כלים